אנחנו כנסת שנמצאת

אנחנו שמחים לקיים את הדיון הזה הבוקר, ה-11 לינואר 2022, ט' בשבת תשפ"ב. היום רק לידיעה באמת, אנחנו מציינים את יום הרופא וזה יום הרופא שאני דווקא רוצה לציין אותו דרך סיפור של בנאדם אחד, פרופסור ליפמן - בן לשושלת רבנים. פרופסור ליפמן, שהוא באמת אחד האנשים היותר מיוחדים, שתיכף אנחנו נראה איך הוא קשור לסיפורה של מדינת ישראל ולשושלת. אביו של פרופסור ליפמן הלפרין, קיווה שהוא ימשיך את השושלת הרבנית המשפחתית, אולם הוא הבן, בחר ללמוד רפואה כשהמורשת והמסורת היהודית ממשיכים להנחות אותו כרופא צעיר. לימים הוא ייסד את המחלקה הנוירולוגית בבית החולים בהדסה עין כרם, היה הראשון לזכות בפרס ישראל ברפואה, היה דיקן הפקולטה לרפואה וניסח את שבועת הרופא העברי. הלפרין נולד בביאליסטוק ויחד עם עליית הנאצים לשלטון, בשנת 1933 הוא עבר לציריך ועבד במכון לחקר המוח, הוא זכה בפרס ישראל למדעי הרפואה, הוא באמת היה רופא מוערך שנהג במטופלים בחום והתעניינות. ליפמן הלפר הוא צאצא של שושלת של רבנים מהעיר ביאליסטוק, סבא רבא שלו הרב רפאל יום טוב הלפרין, כתב את הספר שאלות ותשובות עונג יום טוב, שמבער את החוק היהודי. סבו הרב נפתלי הרץ, המשיך את דרכו של אביו כרב הראשי של ביאליסטוק ובאמת, אפשר לומר שהוא בחר ללמוד רפואה, הוא עלה לארץ ולימים היה לפרופסור בתולדות בית ישראל בפולין באוניברסיטה העברית. צריך לומר שכדי להשלים עם בחירת בנו הבכור, בשנת 1923 כתב הרב שלמה קונטרס על הרפואה וההלכה ספר בשמו "ספר הרופאים", שענה על שאלות הלכתיות המתעוררות ברפואה המודרנית, ספר שהדגיש את הדאגה לשלום ולרווחת המטופל ודיבר על זה שעל הרופא להיות מחויב ללימוד מתמיד ולהתנהגות ללא דופי. צריך לומר שהרב שלמה ,

המשיך לשרת את קהילתו במסירות עד יוני 1941, ביום שישי האדום באותו היום הגרמנים ריכזו את כל היהודים בביאליסטוק וביניהם גם את מנהיגם, הרבה שלמה, בתוך בית הכנסת והעלו אותו באש ביחד עם עוד 2,000 יהודים שנספו בבניין הבוער וכשדיברנו על פרופסור ליפמן הלפרין, שייסד גם את שבועת הרופא העברי אז צריך לומר באמת ובתמים שבסופו של דבר צריך לראות שאנחנו באמת נפעמים מאותה חברת המופת שיש לנו במדינת ישראל, מאותה חברה של אנשי הרפואה והבריאות, אנשים שמלאים בערכים של חסד, של חמלה, של טיפול ללא הבדל של דת גזע או מין וסיפורו של מחבר שבועת הרופאים הישראלית, לדעתי מייצגת את יופייה ואת סיפורה של ארץ ישראל של תורה, עבודה ואהבת האדם ובאמת, כולי תפילה שאנחנו נלמד מהסיפור הזה ונזכה ליישם אותו תמיד הלכה למעשה. צריך לומר ששבועת הרופא בכלל, היא אחת השבועות ואחד הדברים היותר יפים שקיימים, שבאמת מציינים ואני אקרא משהו קטן משם: "..שמרו אמונים לאדם שהאמין בכם. אל תגלו סודו ואל תהלכו רכיל. תנו כבוד ויקר לרבותיכם שנחלצו להנחותכם במעגלי הרפואה. תרבו חוכמה ואל תרפו כי חייכם וממנה תוצאות חיים ובעיקר היזהרו בכבוד חברכם, כי בכבודם הם תכובדו גם אתם.." ובאמת, יהי רצון שנזכה לדברים הטובים האלה. צריך לומר שאנחנו כאן, מתכנסים לדיון באמת בנושאים של צמצום פערים בבריאות, נושא שהוועדה הזאת מתרכזת בו מאוד מאוד והיום רפואת נשים ביהודה ושומרון. קיבלנו פניות של נשים, פניות של אנשים ובכלל וארגונים. הייתה כתבה שמי שכתב אותה יושב גם כאן איתנו היום ונמצא פה ועוד מעט ידבר גם הוא ויש לנו גם משתתפות כאן ומשתתפים, גם מקופות החולים, גם ממשרד הבריאות, גם אנשים שחווים ביום יום את הקושי הגדול הזה. אז אנחנו פה בוועדה הזו נמשיך להיות באמת צריך לומר, הבית הפרלמנטרי של עולם הבריאות.

גם את הכשלים, גם את הדברים הטובים ונדע להוקיר את הרופאים והרופאות, את כלל הצוותים הרפואיים, כוחות העזר והניקיון שמסייעים ונמשיך ללוות את העשייה מקרוב. אז דווקא עכשיו הייתי רוצה לפתוח בעדויות של נשים שבאמת חוות ומרגישות את הקושי הזה.

בהתאם באמת אני רק אגיד לסעיף 120/ד' לתקנון ולנוכח הרגישות של הנושא, הזהות של הדוברות שיביאו את סיפורן האישי ויבקשו זאת תצוין בפרוטוקול בראשי תיבות חלקן וכן, לא יצוינו בפרוטוקול פרטים שיש בהם בכדי לזהות אותן. למניעת פגיעה בפרטיות חלק מהנשים ידברו כאן גם עם מצלמת זום סגור וללא חשיבה למען שמירה על פרטיותן ויש גם חלק שלא היה איכפת להן להיחשף. אז אנחנו נעבור לסיפורה האישי של צופית שתספר לנו קצת מהחוויות שלה.

אני במרץ 2020, בתחילת הקורונה, גילית לשמחתי שאני בהיריון עם תאומים. היריון עם תאומים מוגדר באופן מיידי כהיריון בסיכון וברגע שיש היריון בסיכון רופא הנשים הרגיל לא מקבל אותו, הוא לא לוקח על זה אחריות והייתי צריכה, הם נולדו באוקטובר ובמשך ההיריון הייתי צריכה לנסוע באופן קבוע לרופא של היריון בסיכון, נסעתי לרעננה. היה בגר רוב הזמן, אז הנסיעה היא הייתה קצרה יחסית, חצי שעה ושלא היה סגר זה לקח יותר זמן. לא צריך להרחיב הרבה זה מאוד מסובך וזה מאוד קשה לנסוע ככה, במיוחד בשלבים המתקדמים כשזה כבד וקשה. לא היו לי לא בדיקות ולא כלום, שום דבר קרוב לבית, מלבד אולי בדיקות דם. אז לכל דבר הייתי צריכה לנסוע.

יש איזה שהוא משהו שכאילו את רוצה לנסות לתת לנו איזה שהוא כיוון, איזה שהוא פתרון? משהו מתוך צוותים שדיברת איתם, קופת החולים שאת משתייכת אליה? אני גרה באריאל ואני משתייכת לקופת החולים מכבי אבל יש עוד הרבה, כאילו יש גם את קופת חולים כללית שיש לה הרבה לקוחות באריאל. אריאל היא עיר גדולה, זה שהיא איזה שהוא מקום נידח, אז כן הייתי מצפה שירותי שכאלה, שקרובים יותר לבית ושקל יותר להגיע אליהם. אין לי תלונות, כי הרופא שאצלו הייתי מטופלת היה מקסים והכל היה טוב, אבל באמת עניין הנסיעות זה מסובך.

מרפאה אזורית שיהיה קל יותר להגיע אליה, שלא נדבר על זה שאני לשמחתי יכולתי להגיע עם רכב במשך התקופה הזו, אבל זה גם לא עניין שהוא מובן מאליו, לא לכולן יש.

אוקיי, תודה צופית. אני רוצה לעבור

אוקיי, קוראים לי תפארת ואני בעצם מטופלת פוריות אני גרה בשומרון, ליד אריאל ולפני שנתיים, בסבב הראשון שלי בתהליך לא היה לי מענה בעצם לעשות בדיקות דם ואולטרסאונד ונדרשתי לנסוע לירושלים שלוש פעמים או ארבע פעמים בשבוע, לצאת ממש מוקדם כי הבדיקות שם בשעה שבע בבוקר וזה ממש פגע לי גם באיכות חיים ואני חושבת גם בהצלחה של הטיפול. כי זה פשוט גרם להרבה מתחים ועצם הנסיעה

אני אספיק או לא אספיק. אני חייבת להגיד שחייב למצוא לזה פתרון, ברוך השם יש לי ילד עכשיו, אבל לקראת הילד הבא אני ממש מקווה שיהיה

כל ההיריון הייתי במעקב ממש יום יומי של מדידת לחץ דם אצל רופאת הנשים פה, הפנו אותי גם כמה פעמים למיון ופשוט לא נסעתי פשוט העדפתי לחזור

ושיגידו לי לחזור הבית כי אני לא בשבוע שמתאים

סביב אריאל יש תא שטח עצום של התיישבות, יישובים שנעים להם ברצף. אם אנחנו נוסעים באמת דרך עופרה ושילה ובית אל וכולי,

שאחריי ידברו כאן נציגי קופות החולים והם יציגו דברים,

אבל אני רוצה רק שתזכרו דבר אחד, בסופו של דבר אין מרכז בריאות

מדובר ביומיים בלבד שבהם יש את הבדיקה וגם זה רק בשעות מצומצמות, כאשר הבדיקה הזאת נעשית פעם ביומיים שלוש פעמים.

מעקב זקיקים כן.

שזו אחת הבדיקות שצריך לומר שהיא בדיקה מאוד מאוד חשובה, היא בדיקה שצריך לעשות אותה אחת

אין להם מרכז בריאות לאישה וזה לא כמו שזה מוגדר "מיון קדמי".

עבודה בשבוע עם מספר תורים מאוד מצומצם. קופת חולים כללית יש להם תכנון

אבל כשביקשנו מהם תאריך יותר מדויק הם לא בדיוק נתנו לנו וזה כבר מאז שנת 2016 שכל העניין הזה

להגיד שיהודה ושומרון צריך לקבל מענה לסוגיות האלה. נמצא איתנו כאן יגאל דילמוני ממועצת יש"ע, בוקר טוב. דבר ראשון אני שמח על הדיון החשוב הזה עידית, שאת ארגנת פה. אני נחשפתי לנושא בעקבות הדיון הזה ואני שמעתי משפטים שטלטלו אותי. אני אגיד עכשיו את מה שאני שמעתי וזה פשוט טלטל אותי כי לא ידעתי שהמצב עד כדי כך חמור ואני גם רוצה להודות לרווית שנמצאת כאן בזום מהר ברכה, שהיא נלחמת בקורונה במסגרת - - - לבריאות בשומרון בשנתיים האחרונות וגם עוסקת בנושא החשוב הזה, של בריאות האישה. אני אגיד ואקריא פה משפטים ששמעתי, שהם טלטלו אותי. אישה שאומרת "..אני איבדתי תינוק בלידה מוקדמת, כי לא היה לי מענה בגלל המרחק.." או אישה שאומרת "..אין שום מרכז לבריאות האישה בטווח של שעה נסיעה ממני.." או "..גם לנשים בהיריון בסיכון מסוכן לנסוע בכבישים והן נדרשות להרבה מעקבים והרבה יותר בדיקות..",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 אני את שני הבנים שלי ילדתי שבוע וחי אחרי הזמן וכל יומיים נאלצתי לנסוע למעקב ובדיקה בנסיעה של יותר משעה והייתי צריכה שיחזירו אותי הביתה, כי אין לי משהו קרוב לבית.." אחות שאומרת "..ביישוב שאני אחות בו, יישוב גדול, יש 50% מהנשים שהן בגיל הפוריות וכל השירותים הנגזרים מכך חסרים..", "..ילדתי בבית בגלל מהירות לידה וחוסר במרכז בריאות לאישה שיבצע מעקב על הבריאות שלי..". כל אלה הם ציטוטים של נשים מאזור מרכז השומרון, שהן אומרות ומציגות כמה יש חוסר בדבר הזה. אני רוצה לתת קצת נתונים על מה שקורה במרחב של כל יהודה ושומרון. ביהודה ושומרון גרים היום, נכון לינואר 2021 זה מלפני שנה כי עוד לא קיבלנו את הנתונים המעודכנים, כ-485,000 ישראלים.

כמעט חצי מיליון ישראלים. קצב הגידול הממוצע בעשור האחרון הוא 3.8% ממוצע לכל שנה, זה אומר שעוד עשר שנים צפי האוכלוסייה הוא שאנחנו נהיה 720,000 אנשים. יש בין 7,000 ל-9,000 לידות ביהודה ושומרון במשך שנה שלמה.

7,000? בין 7,000 ל-9,000, זה תלוי איך סופרים על זה ומאיזה, אני לא דבר רק על אזור השומרון, אני מדבר מדרום הר חברון ועד צפון השומרון, מבקעת הירדן ועד אזור כביש 6 פחות או יותר, כל מרחב יהודה ושומרון. רק בשנים האחרונות, כמות הנסיעה בכבישים שלנו עלתה, הפקקים בחמש השנים האחרונות קפצו והנסיעה התארכה בחצי שעה ויותר כמעט בכל אזור שאנחנו נוגעים בו.

גם באזור מרכז השומרון, גם באזור גוש עציון. צריך לומר שהפקקים אצלכם הם נוראיים. קטסטרופליים. במיוחד בשעות הבוקר שבהן רוב בדיקות הפוריות מתבצעות. הם גם נובעים מהמצב הטופוגרפי. יש לכם נתיב אחד בכביש, במקום בכבישים אחרים. נכון וזה אגב, נובע מהזנחה של שנים רבות. הזנחה, בוודאי, זה נכון. ואני אתן פה בשורה טובה, כי הלילה פרצו את המנהרה השנייה לגוש עציון.

זה נשמע כאילו אנחנו פה ב-48' פורצים דרכים. אז כן, הלילה פרצו, אבל כמות הנסיעה אצלינו בפקקים התארכו. עוד נתון שפורסם לפני שבועיים, נתון של צה"ל, ב-2021 עלו ב-38% אירועי זריקות האבנים ובקבוקי התבערה בכבישי יהודה ושומרון. היו 6,633 אירועים של אלימות ערבית כלפיי אנשים שנוסעים בכבישים ונשים, רק לפני שבוע או לפני כמה ימים פורסם שנשים שנפצעו מזריקות אבנים ולכן המשימה שלנו היא לדאוג לצמצם כמה לאפשר את התנועה הבלתי נחוצה בכבישים ולתת את השירותים כמה שיותר קרוב לבית. קצת נתונים על מה שאנחנו מדברים כאן, על אזור. אני חייבת להגיד שנייה משהו,

שנייה, רק בואי ניתן לו לסיים. לא בנקודה שהוא אומר, אני חושבת שזה שמגיע לכם זכויות בתוך היישובים קרוב לבית זה בכלל לא קשור לסכנה הביטחונית.

ברור, ברור דיברנו על זה. אני חושבת שעל פי חוק זה מגיע לך כי זה מגיע לך,

אני מציג פה אבל את הנתונים כדי שתבינו כמה הדבר הזה הוא דרמטי. כמה הבאת שירותי רפואת נשים, בעיקר לנשים שהן בהיריון. על כמה וכמה שבשומרון וביהודה ושומרון שירותי הבריאות צריכים להיות קרובים ונגישים.

אני רוצה לתת קצת נתונים על מרחבים, כי אנחנו הרי לא, אזור הר חברון לא יתן שירות לאזור אריאל, אז אני עשיתי מיפוי קצת של המרחבים.

אז סביב כביש 5, אריאל אריאל היא מרכז גושי שמתחיל בצפון מאזור קדומים, גב ההר, אילון מורה, הר ברכה ובדרום זה באזור גוש שילה עלי, מדובר על כ-110,000 תושבים שגרים במרחב הזה, יש בו כ-22,000 בתי אב.

יש כ-35,000 נערות ונשים שזקוקות לרפואת נשים.

יש כ-11,000 נשים, שהן בחלקן הגדול הוא בגיל פוריות, ממוצע של ארבע לידות לאישה. תעשו את החשבון אנחנו מגיעים פה למספרים עצומים ולצורך עצום בשירותי נשים. רק באזור הזה של כביש חמש קופת חולים כללית יש 40% מהתושבים, בקופת חולים מכבי 35% מהתושבים, בלאומית 20% מהתושבים ובמאוחדת 5% מהתושבים. אזור מרכז גוש עציון, יש כ-100,000 תושבים, אזור גוש קריית ארבע הר חברון, יש כ-20,000 תושבים, לי יש ילדה שגרה באיזור הר חברון, היא ילדה לפני שלושה שבועות ברוך ה'.

והיא סיפרה לי שהיא החליפה קופת חולים, כי שירותי קופת חולים שהיא הייתה מנוייה בה לא נתנו לה את השירות הנכון בזמן ההיריון. אזור גוש בנימין, שער בנימין. אני לא מדבר עכשיו על מודיעין עילית והמקומות האלה, אני מדבר רק על האזור של שער בנימין.

אל תדאג יגאל, במודיעין עילית ובביתר עילית יש מרכזי בריאות האישה ונלחמים שם על בריאות האישה ולכל קופת חולים יש את השירותים הכי גדולים, הכי רבים ואם אתה רוצה למצוא שירותים נגישים אז אני אפנה אותך ואת כל תושבות אפרת וסביבתה וגוש עציון לביתר עילית, כי שם יש לך רופא מהרגע להרגע בהרבה מאוד מקצועות, כי יש שם מלחמה על השירותים. כמו שצריך להיות.

זה מאוד משתלם גם בהתיישבות באפרת ובגוש עציון שהיא לא ביתר עילית, חייבים לומר את זה לקופות החולים שצופות בנו עכשיו, מאוד כדאי להשקיע שם, יש גם שם תושבים וגם ם ילודה מאוד מאוד גבוהה. אז צריך לומר את זה. רק אני רוצה לציין שעינינו לא תהיה צרה לגבי ביתר עילית כך זה צריך להיראות. זה צריך להיראות ככה. אז אני אגיד שלא אולי כך זה צריך להיראות. כשמדברים על שוויון בבריאות אז צריך לייצר מציאות שבה לא מקום אחד מקבל המון ומקום שני לא מקבל בכלל, צריך לייצר איזה שהוא שוויון מסוים שכולם יקבלו פחות או יותר מהכל ולייצר במקומות מסוימים איגום משאבים במידה וזה קשה. אני רוצה להציע הצעה ולתת דוגמא להבדיל, כן? באזור קריית ארבע ובאזור שער בנימין זה 45,000 תושבים. רק באזור של כביש 5, גוש אריאל כמו שאמרתי, בעוד כעשור יהיו שם 176,000 תושבים בעזרת השם, שזה 35,000 בתי אב. יש אצלינו כ-50% צעירים וילדים, זה אומר שהאוכלוסייה היא צעירה והדרישה לרפואת נשים היא הולכת וגדלה ואני אסיים בשתי נקודות קצרות.

כשהשר יועז הנדל רצה לאפשר חיבור של סיבים אופטיים גם בישובים שאין בהם פוטנציאל כלכלי הוא חייב את החברות שמשקיעות בתל אביב, כי בתל אביב זה כלכלי מאוד לשים סיבים אופטיים ובמרכז הארץ, הוא חייב אותן להפריש לקרן ושמהקרן הזאת יניחו סיבים אופטיים במקומות מרוחקים, כמו קו הגבול בצפון, כמו אזור הגבול בקעת הירדן, כמו יישובים מרוחקים ביהודה ושומרון או בעוטף עזה. אני חושב שהמודל הזה, שכמו שאת אמרת, ביהודה ושומרון גרים שליש חרדים, שליש חילוניים ושליש דתיים לאומיים והמודל הזה שיש מקומות שזה כלכלי מאוד ויש מקומות שזה אולי טיפה פחות כלכלי, אני טוען שזה עדיין כלכלי אבל. ברור שזה עדיין כלכלי. צריך לייצר איזה שהוא incentive שיעודד את אותן החברות להשקיע ולשים באותם המקומות.

אני קורא להן חברות אבל אלו קופות החולים. או לפתוח קרן ייעודית שהם יפרישו מהרווחים במקומות שבהם יש רווחים גדולים על מנת שיוכלו להקים מרכזי בריאות לנשים והדבר הזה יקרה רק אם הם ישתפו פעולה כל קופות החולים ביחד ויעשו איזה שהוא מרכז אחד, שהוא משותף לכל קופות החולים. כי הצורך הזה בבריאות נשים באזור הר חברון, באזור מרכז השומרון, באזור מרכז בנימין וגוש בנימין הוא צורך חשוב והתפקיד שלנו הוא למנוע את הסבל הזה מנשים שממילא לחלקן יש את הסבל הזה בכל מה ששמענו פה על פוריות או בלידה או בהריונות קשים. התפקיד שלנו הוא למנוע את זה ואני מודה לך גם חברת הכנסת מיכל וולדיגר וגם חברת הכנסת ויושבת ראש הוועדה עידית סילמן, שאתן תדחפו את זה ואני מקווה שבזמן הקרוב תהיה גם בשורה טובה. אז אני רק רוצה לומר שבאמת נגישות לבריאות זה אחד הדברים החשובים ביותר בצמצום פערים בבריאות. אנחנו יודעים שביהודה ושומרון, בגלל הפריסה הגיאוגרפית המאוד רחבה יש בעיתיות. צריך לומר, ביתר עילית לדוגמא לעומת אריאל, אז אין לי ספק ששתיהן ערים גדולות ויש פערים בבריאות וצריך לומר את זה שאריאל נותנת שירותי בריאות לכל הערים מסביב, כמו גם שכן ביתר עילית נותנת שירותי בריאות לכל מה שמסביב. אבל צריך לראות איך מנגישים את השירותים גם בהתיישבות באזורים נוספים.

ביתר עילית ומודיעין הן אינן ערים שקשורות ליהודה ושומרון. אפשר שנייה להעיר משהו?

ד"ר יהורם וולף מקופת חולים מאוחדת. אז את היודע מה, אנחנו נעבור עכשיו לקופות החולים באמת,

בבקשה. תודה רבה. אני מצטער שהצטרפתי טיפה באיחור, אני פשוט זה נפל עליי מאתמול בערב להיום, אז אני מצטער קודם כל על העיכוב שבו נכנסתי. זה בסדר, כל עוד הגעת הכל טוב. מצוין תודה. רציתי לתת איזו שהיא תמונת מצב רגע, של הרפואה. אני ראש האגף לרפואה מקצועית של קופת חולים מאוחדת. בין השאר אני קשור גם לכל רפואת הנשים של מאוחדת ואני בעצמי רופא נשים, אז אני חושב שזה נותן איזו שהיא תמונה כוללת לגבי הנושא הזה. אני רוצה לומר לכם שהיום הזמינות והמצוקה שקיימת, ברפואה בכלל ואני אחראי על קבלה של כל רופא מקצועי לקופת החולים מאוחדת,

המצוקה שקיימת היום בנושא הרפואה והרופאים בישראל עצומה. נכון. יש חסר של רופאים כמעט בכל המקצועות, ישנם מקצועות שהם בחסר שפשוט אתם, כל מי שיושב פה לא יהיה מי שיטפל בנו כשאנחנו נתבגר. ד"ר וולף, אנחנו יודעים שכוח אדם במערכת הבריאות היא אחת הבעיות הגדולות ביותר. אני מציג בעיה ואני רוצה לתת הצעה לפתרון. אבל בוא נתייחס רגע לנישה של יהודה ושומרון, שבאמת נשים שם מציינות ואני מבינה שלרופא, אני אקדים ואומר שאני מבינה שלרופא זה מאוד קשה באמת לבוא ולתת שעתיים בכל מקום ולעשות את הנסיעות האלה. אני רוצה לתת הצעה לפתרון. אבל עוד, אני חייב לתת לך עוד רקע כללי לגבי רפואת נשים בפרט. במדינת ישראל יש חסר עצום של רופאים ורופאות נשים. המצב היום הוא טוב לעומת מה שיהיה עוד עשר שנים, למה? כי היום, בבתי הספר לרפואה, רוב האנשים שמגיעים ללימודי רפואה הן נשים ולא גברים, רוב המתמחים ברפואת נשים הן נשים ולא גברים והעבודה של נשים היא בערך 20% פחות מגבים ולכן, חשוב לי לציין שהמצב היום הוא טוב ואם לא יהיה שינוי במשרד הבריאות והכוונה לשינויים אחרים שאני תיכף אציין אותם, המצב שלנו היום הוא טוב לעומת מה שצפוי לנו בעתיד. צר לי לאכזב את כולם אבל זה המצב. אנחנו נלחמים על כוח האדם הזה, כל קופת חולים נלחמת על כוח האדם הזה, בין אם אלו רופאי נשים ובמיוחד אם אלו רופאות נשים, על כוח האדם המצומצם הזה לכל הארץ בכל הארץ יש חוסר גדול, באזור הזה של יהודה ושומרון, החסר הוא גדול יותר כי הדרישה היא יותר לכיוון של רופאות נשים ופחות לרופאי נשים ולכן המצב הוא עוד יותר קשה. אין מספיק רופאות נשים בישראל, למרות שהיום רוב המתמחות בבתי החולים הן נשים, אבל הן יעבדו עד גיל 62 פחות או יותר והן גם יוצאות ליותר חופשות לידה. ד"ר יהורם, רגע בוא נעשה זה. יש לך רופאות נשים במודיעין עילית? במרכז בריאות האישה במודיעין עילית?

יש לך מרכז בריאות האישה ורופאות נשים בביתר? יש לנו רופאות, כמובן. יש לך במרכז בריאות האישה בביתר?

יש לי שאלה וזו שאלה שאני אשאל את כל קופות החולים, תרגיש בנוח. יש לך בביתר עילית מרכז בריאות האישה? לא מרכז בריאות האישה אבל יש לנו שם מרכז. אוקיי, למה באריאל אין? למה באפרת אין? גוש עציון? עוד הפעם, כפי שאמרתי לך כיוון שאני נכנסתי לזה ברגע האחרון אז אני לא יכול להגיד לך עכשיו בפירוט לגבי כל יישוב ויישוב למה שם יש ולמה שם אין. אבל חלק מהפתרונות למצב הקשה שקיים היום ברפואת נשים בכלל, היא הרפואה הדיגיטלית ואני אומר לך מניסיון שלי, כי אני גם מה שנקרא "רופא מגבה". שנייה, יהורם רגע בבקשה. אני חייבת להגיד לך.

בריאות דיגיטלית זה מצוין, אני הייתי אחראית בכללית שנים על קידום דיגיטציה, בעיקר ליהודה ושומרון, כי ידעתי ששם אין לי הרבה רופאים. אבל זה יכול להיות בתחומים מסוימים, בתחומים של בריאות האישה, בתחומים אתה יודע, יש דברים שאתה לא יכול לעשות בהם. מעקב זקיקים. מעקב זקיקים אתה לא יכול לעשות בריאות דיגיטלית. עכשיו אנחנו שואלים שאלה פשוטה, האם למאוחד יש תוכנית של פריסת שירותים גדולה יותר של רפואת נשים ביהודה ושומרון ומה יש לכם היום?

כוח אדם במערכת הבריאות, בעיות גדולות שאנחנו מכירים. אז את לא יכולה להגיד לי "עזוב", כי זה המצב.

כן אבל אתה לא יכול להגיד רגע, אוקיי זה המצב, אבל במקומות אחרים אתה נותן שירותים ובמקומות האלה אתה לא נותן שירותים. אז בוא שנייה נסתכל על מאוחדת.

צר לי טוב, אז אני שואלת מה השירותים של מאוחדת היום ביהודה ושומרון, בפריסה היותר רחבה שלהם, לדוגמא רק באפרת יש 11,000 תושבים,

באריאל יש 20,000, אם אתה לוקח ומחבר לנפת אריאל את כל הישובים מסביב, את רחלים ואת יקיר ואלו ישובים מאוד מאוד גדולים ביחד, אנחנו מגיעים פה לנפה של הרבה יותר תושבים,

מה המענה של מאוחדת. 110,000 תושבים. 110,000 תושבים. מה המענה שמאוחדת היום נותנת ביהודה ושומרון ומה היא יכולה לתת?

אתה יכול ללכת גם ולבדוק את זה, אתה יכול ללכת ולהגיד "אנחנו ננסה להרחיב את השירותים הרפואיים" וזה סופר בסדר. אנחנו, אין פה, אנחנו לא בית המשפט פה. אנחנו מנסים להבין ולתת מענה ופתרון. אז אני אומר לך עוד פעם, בפתרון ואני רופא נשים, זאת אומרת אי אפשר להגיד לי שזה אפשר או אי אפשר, כי אני אומר לך את זה מהניסיון שלי. ב-50% מהמקרים שאני רואה בפועל מטופלות שהן נשים, כולל מעקבי היריון כמובן.

אני לא צריך לקום מהכיסא, זה דיבור ובדיבור אפשר לעשות את זה גם בדיגיטל ולפתור בעיות גדולות מאוד, מאוד גדולות. אז אתם עושים את זה בדיגיטל ביהודה ושומרון? כמובן, כמובן. אוקיי, איזה שירות אתם נותנים אונליין?

דיגיטל הוא שהיכולת של האישה לפנות לכל רופא.

אז היום מאוחדת מאפשרת רפואת נשים בדיגיטל ביהודה ושומרון.

ולא רק ביהודה ושומרון, בכל הארץ. בכלל, בכל הארץ. זו המגמה, היום גם זה עידן של זיהומים שקיימים, הקורונה שיש היום. אבל זה ברור, ככה זה גם אצל האחרים. זה משהו שכל קופות החולים נותנות שירותים דיגיטליים. אנחנו מנסים להגיע רגע, אתה יודע בסוף אין מה לעשות, התפקיד שלכם החיים לא יחליף אותו מישהו מאחורי מסך. התפקיד שלכם הוא בסוף אישי, נשי,

אישה רוצה לבוא, לעשות אולטרסאונד, לוודא שהכל בסדר.

מרחוק את הלא יכול עדיין לעשות לאישה אולטרסאונד.

אולטרסאונד וגינלי אם צריך, אם צריך אולטרסאונד רגיל, צריך לבדוק דברים אוקיי?

ברור שצריך, ברור. אז השאלה עכשיו וזה בסדר גמור, אנחנו יכולים לחזור אלייך אחר כך בסבב, השאלה עכשיו היא איך אנחנו מאפשרים לתא שטח באמת, שהוא לא כל כך קל וברור לי, כי אני זוכרת את הרופאים שאצלי היו עוברים חמישה וארבעה יישובים ביום כדי לעבור לתת וכן יש פה בעיה. כי בכל יישוב יש שם כמות קטנה של אנשים ואז כמות השירותים שכל קופת חולים יכולת לתת היא שעתיים-שלוש ואז באמת, השירותים הם לא מספקים. יכול להיות שבאמת, במקומות האלה צריך לעשות איגום משאבים. עכשיו איגום משאבים לא תמיד חייב להיות בין ארבעת קופות החולים, אפשר שנגיד מאוחדת ולאומית או שתי קופות החולים האחרות, ייקחו ויצטרפו ביניהן, יעשו איגום משאבים גם לא בכל תחום זה יכול להיות נגיד רק ברפואת נשים או רק בשירותים התפתחותיים לילד, דברים שאנחנו יודעים שיש בהם בעיה. מה שקבע דוח פקודת משרד הבריאות בשנת 2015. נכון.

בסוף אנחנו צריכים טיפה לחשוב מחוץ לקופסא ולאפשר שירותים נגישים לכולם. אנחנו צריכים לצמצם פערים בבריאות, כשאנחנו מדברים על שוויון בבריאות נגישות של שירותי בריאות זה אחד וצריך לזכור שבאמת, ביהודה ושומרון, יש שם בעיה של כבישים, יש שם בעיה של נגישות, יש שם בעיה שאישה לא יכולה לצאת בשעות הערב בצורה

ככה מאוד קלילה וללכת לעשות בדיקות במקום מסוים, אולי גם מרוב הפחד בכבישים ואנחנו רואים את זריקות האבנים. זאת אומרת יש גם גורמים נוספים שהם קצת, אתה יודע וצריך לומר פה שצריך להחיל אותם על האזורים האלה ולנסות ולראות איך אנחנו מתחשבים בהם.

את צודקת מאוד ואני אגיד לך שהקושי גם הוא לגייס את הרופאים. אני אומר לך שאם שכשאנחנו הצלחנו לשלוח רופא. זה ברור לי, אני יודעת את זה. אם הצלחנו לשלוח רופא לתל ציון, זה בגלל שלרופא יש משפחה בתל ציון והוא מוכן לנסוע לתל ציון.

אולי זה משנה לפי שיטת התגמול שאתם נותנים? כי יש שתי שיטות תגמול לרופאים.

לא, לא זה לא רק, רגע. אני רק אגיד, קודם כל צריך לומר שקופות החולים.

קופות החולים משלמות היום המון כסף לרופאים. זאת אומרת זה באמת אחד העלויות הגבוהות ביותר בתוך מערכת הבריאות במיוחד ברפואת נשים. יש באמת בעיה של כוח אדם, בעיה בגניקולוגיה, בעיה ברופאות גניקולוגיות. זה כמו שלדוגמא אין לנו כירורגיות שד הרבה בארץ, אני יכולה לספור אותן על כף היד ובאמת התורים הם ארוכים ויהורם יודע את זה ומכיר ואנחנו צריכים לנסות ולחשוב מחוץ לקופא. יהורם, אני כאן כדי לעזור לכם ולכולם. אני אומר לך הנושא הדיגיטלי הוא נושא סופר יעיל. אני בטוחה ואני יודעת, זה בסדר גמור. אנחנו לא אמרנו שלא. עידית אני

אנחנו פשוט עוברים עכשיו את כל קופות החולים רגע. אני רווית, אני מנהלת מחלקת בריאות מהמועצה האזורית שומרון. אז רגע רווית, אנחנו תיכף נגיע אליך. אני רוצה רגע לשמוע קודם כל את קופות החולים ואז תתייחסי ותוכלי לתת כי את ככה ממבט העל של מה שאת רואה מהמועצה האזורית. שירותי בריאות כללית, ד"ר אורן מן, נמצא? כן, שלום ובוקר טוב. בוקר טוב ד"ר אורן. אוקיי אני רואה שאתה בקופת החולים שלך עכשיו? אני בקופת החולים שלי, כן.

טוב, אז מה אתה יכול? אתה מנהל המחלקה לרפואה מקצועית. איזה קופת חולים?

מה אתה יכול להוסיף לנו על הידע שכבר יש לנו בנוגע ליהודה ושומרון והנגשת שירותי בריאות לנשים ביהודה ושומרון. אז אני אתחיל קודם בבשורה שבאמת, כללית תפתח מרכז לבריאות האישה בעיר אריאל.

המקום ייפתח כנראה בסביבות הרבעון השלישי של השנה וכבר יש תכנון וזה שם ייפתח כמו שאמרתי, לקראת סוף השנה ברבעון השלישי. הבנתי, יפה. אבל, צריך לזכור שהבניין עצמו והמלט והלבנים זה לא השירות עצמו.

השירות בסוף מתבסס על אנשים ולא על מבנים ולא על בניינים ולא רק על תשתיות. יש קושי, כפי שנאמר, מאוד מאוד גדול בגיוס של צוותים רפואיים ורופאים בפרט לאזורים הללו. יש מעט מאוד צוותים ורופאים שגרים באזור הזה ואחרים שהם לא גרים שם לא רוצים ואפילו מסרבים להגיע לאזורים הללו וזה למרות הרבה תמריצים כלכליים ואחרים שאנחנו מציעים להם,

בסכומים מאוד מאוד גדולים והטבות כאלו ואחרות, הם לא רוצים להגיע לשם. אז אנחנו נמצאים בבעיה קשה מאוד. מבחינה כללית יש לנו רופאים בפריסה לפחות בכל יישוב ויישוב, לא תמיד בצורה מספקת אבל השירות קיים. יישובים בעייתיים במיוחד הם בעיקר אלקנה, אריאל וקדומים. בשאר הישובים האחרים פחות או יותר המצב הוא לא נוראי. מה שאני מציע זה פשוט להסתכל קדימה. לא על המציאות כרגע, אלא להביט קדימה וצריך לתכנן ולחשוב אולי באמת על תוכניות להכשרה של רופאים שיוכלו באמת עתידית לבוא ולתת שירות בישובים האלה. זה כמו מימון התמחות ותקנים בבתי חולים שצבועים להכשרה של רופאים שמתחייבים שבתום ההתמחות שלהם לעבוד בישובים האלה. שיעבדו ביהודה ושומרון. זה משהו שיכול לעבוד, אבל זה יקח כמה שנים טובות עד שזה יקרה.

אבל בראייה רחוקת טווח זה הכיוון ולשם צריך ללכת, כי אני לא רואה שום דרך אחרת.

במציאות שאנו חיים בה כדי להביא לשם רופאים וצוותים מהסוג הזה. תגיד ד"ר אורן, דווקא בתור אחד שהוא נתח השוק הגדול ביותר של קופות החולים, למה לא לאגם משאבים ביהודה ושומרון בין קופות החולים השונות? זה משהו שתמיד עומד על השולחן, רק צריך לחשוב איך עושים את זה. צריך להסדיר את זה בצורה מסוגרת ונקייה. אתם יכולים להסדיר את זה רק ביהודה ושומרון, רק באזורים מסוימים שאין לכם. גם באזורים פריפריאליים אגב,

אנחנו לא מסרבים, צריך לחשוב על זה ביחד ולהגיע לאיזה שהוא הסדר במודל שהוא נכון לכל הצדדים, זה אפשרי. שוב, אני לא בטוח שזה יפתור את כל הבעיות. אז אני אנסה לקדם את זה ברשותך מול המנכ"ליות שלכם והמנכ"ל, כי יש לנו מנכ"ל ומנכ"ליות.

כן, אבל יש מנכ"ל אחד, יש את פרננדס. עדיין השארתם איזה גבר אחד במערכת בין כל המנכ"ליות החדשות שנכנסו. אני חושבת שזה נכון, אני חושבת שזה יעשה טוב ובטח באזורים שבהם יש פחות שירותים, גם באזורים אחרים בארץ, כמו לדוגמא ברמת הגולן. בהחלט, מה לעשות? ביישוב נוף ברמת הגולן, לא כל ארבעת קופות החולים יכולות לנכוח בו ולתת בו גם שירותים ויכול להיות שבאזורים מסוימים שווה לעשות איגום משאבים. זה שאתם פותחים מרכז לבריאות האישה באריאל ברבעון השלישי של השנה זו בהחלט בשורה טובה. אני רק חייבת לומר, שמרכז בריאות האישה היה כבר בתוכניות עוד כשאני הייתי בשירותי בריאות כללית, אז צריך לנסות לראות איך באמת מזרזים את זה ואיך באמת הופך ועובר לעשייתם ושזה יקרה השנה ואני יכולה לומר לך שאני מאמינה שמי שיפתח מרכז לבריאות האישה גם יראה את התוצאות בעיניים בסופו של דבר במעבר של לקוחות, כי בסוף נשים רוצות שירות. כן יגאל, יש לך להוסיף משהו?

אני רק רוצה להוסיף עוד מילה אחת,

דיבר פה מקודם הרופא הקודם וגם לפני כן שמעתי על הנושא של הדיגיטל. חשוב מאוד ונכון, דיגיטל זה מאוד חשוב בעידן הזה ובוודאי שלאור הקורונה, אבל חשוב לציין שחוץ מרופא משפחה כל הרופאים המקצועיים אי אפשר להגיע לתחום דיגיטל לפני שאתה פוגש פיזית את הרופא.

לא נכון, זה לא מדויק. רופא משפחה ורופא עור, מספר רופאים מצומצם מאוד במאוחדת. רופא נשים בכל אופן אתה לא יכול, אני יודעת את זה מעצמי, אתה לא יכול להיפגש דיגיטלי לפני שאתה נפגש פיזית.

לא, לא. אז תורידו למטה את ההנחיות, כי זה ההנחיות שאני בעצמי כשאני רוצה. אני יכול לפתוח עכשיו את האפליקציה של קופת חולים ולהראות לכם.

במאוחדת את יכולה להגיע אליי גם אם את גרה בקרני שומרון,

לא בתור דיגיטלי אבל. בתור דיגיטלי.

המציאות בשטח שאני על עצמי חוויתי הייתה אחרת, אבל אוקיי אנחנו נבדוק את זה ביתר שאת.

כן יגאל? רצית לומר משהו?

דבר ראשון זו בשורה טובה, אבל תזכרו שזה ייתן פתרון רק ל-40% מהאוכלוסייה. נכון, מתא השטח, כן. מהתא שטח הרלוונטי. אני רוצה להוסיף גם שגם באזור בקעת הירדן, שאני לא עכשיו.

עץ אפרים וזה, כשמתחילים לרדת למטה ממעלה אפרים למטה,

בכל חלקיו האזור הזה הוא גם מסתמך על כביש חמש ככביש מרכזי לתנועה וזה יכול לתת פתרון גם לאנשי בקעת הירדן שהם גרים שם במושבים, יושבים ממש על קו הגבול עם ירדן וזה דבר מאוד מאוד חשוב לתת שירות למרכז הזה וצריך לוודא שכל קופות החולים נכנסים תחת המטרייה הזאת ומשתתפות או ברצונן, או באיזו שהיא רגולציה שאתם תעשו כאן בוועדה הזאת לכדי פתרון. מדובר פה בחיי אדם ולכן צריך לוודא שהפתרון הזה היה רלוונטי לגבי כולן ולא רק לכללית. אוקיי, אז אנחנו עוברים רגע, אורן סיימת? אני רק אומר שלדוגמא לכללית יש שירותים מצוינים בבית אל - יש לה שם שירותים מאוד מאוד טובים שהיא נותנת, גם בעופרה. היא יכולה לפתוח. גם בירוחם. גם בירוחם. שזה 10,000 תושבים. אפשר לפתוח שירותי בריאות האישה גם שם וצריך לזכור גם את כל תא השטח של גוש עציון. עידית אני יכול לשאול שאלה ברשותך? ציינת שברבעון השלישי של השנה זה ייפתח.

כי בתגובה של הדוברות שלכם לפני כשבוע ימים, כשביקשתי תאריך משוער זה לא ניתן, גם לאחר שביקשתי כמה פעמים. אבל כנראה שהוועדה.

בכל אופן מה שרציתי להגיד עניינית זה שכרגע אין לכם שום מענה, גם לא בראש העין לנשים שכרגע בטיפולי פוריות. מה כרגע אתם מנסים לעשות עד שיוקם המרכז לבריאות האישה? מה הפתרון המיידי שאתה יכול לתת לנשים שהן בטיפולי פוריות כרגע? עד הרבעון השלישי יש זמן. בראש העין? אין בראש העין כרגע, כבר ארבעה חודשים אנשים מחכים כי אין שם טכנאית אולטרסאונד. אני אבדוק את זה, אני לא יכול להגיד לך כרגע. זה משהו שאני צריך לבדוק. אני לא.

אני אשמח מאוד שגם אתה תבדוק ואנחנו נייצר קשר ושולחן עגול עם כל המנכ"ליות של קופות החולים כדי לבדוק מה ניתן לעשות. זה לא רק שם, יש לנו ככה רשימה של דברים בשבילן.

אני חייבת לומר שכשאנחנו באים עם דברים ובקשות הם מאוד אופרטיביים כולם ומאוד משתדלים לעזור וכאן זה המקום שלנו לעזור. קופת חולים לאומית, לאומית שירותי בריאות. ד"ר אלון ספיר רופא היריון בסיכון נמצא איתנו? כדאי לציין אותם לטובה שהם נענו כמעט לגמרי לדרישות משרד הבריאות. תודה שהצטרפת אלינו, תודה רבה על המענה. זה לא מובן מאליו, בבקשה . אז אני רוצה טיפה קודם כל לספר על עצמי. אני בעצם למדתי באוניברסיטה העברים, אחרי זה התמחיתי ברפואת נשים בבית החולים שערי צדק, סיימתי שם את ההתמחות והתחלתי לעבוד בתור רופא להיריון בסיכון בקהילה ובשנתיים האחרונות אני אחראי בעצם על כל הרפואה באזור בנימין ושומרון, שזה קופת חולים לאומית. אני דווקא מנקודת המבט שלי, אולי אנחנו דווקא פה מקופת חולים שלנו ניתן איזה שהוא, את הלא יודע מה, אולי את האור בקצה המנהרה. כי אני באמת, המצב שמתארים אותו עכשיו פה בוועדה כולם צודקים לגביו, זה באמת נכון ויש חוסר נורא קשה ברפואת נשים. אבל קופת חולים לאומית, אנחנו בשנתיים וחצי האחרונות שמנו על זה ממש דגש ואנחנו מרחיבים כל הזמן את כל השירותים של רפואת הנשים באזור. אני יכול להגיד שלדוגמא אצלינו באריאל כן יש לנון מרכז בריאות, אולי אנחנו לא יודעים לשווק אותו נכון ואולי זאת היא הבעיה. אין שם חדר מיון קדמי כחלק ממרכז בריאות לאישה. מי שצריכה במקרה חירום משתייכת למרכז בריאות האישה בבני ברק. רגע, שנייה בוא ניתן לו לדבר. אחיה אנחנו לא מפריעים.

לדוגמא אתן מדברות על רופאות נשים, לנו יש שמונה כאלה באזור ההתיישבות. האמת היא שצירך לומר שלאומית שירותי בריאות די מובילה ביהודה ושומרון מבחינת השירותים שלה, היסטורית גם. אנחנו באמת שמנו בשנתיים האחרונות דגש על זה. הבעיה בפריון הייתה ידועה, אנחנו טיפלנו בה ובאריאל יש טכנאית אולטרסאונד כחמישה ימים בשבוע, יש מעקבי שקיקים, יש בדיקות דם דחופות, יש רופא פריון ד"ר וינטראוב, שהוא מנהל יחידת ivf בבית חולים לניאדו והוא גם סמנכ"ל בית החולים. הוא מגיע אלינו פעם בחודש ועושה מרפאת פריון. כן, אבל אתה מבין שפעם בחודש זה לא מספיק. ד"ר וינטראוב גם זמין לאחר מכן והוא רואה, אני לא אומר שזה. אני מדבר איתו, הוא מגיע בבוקר והוא נשאר כמה זמן שצריך. לפעמים יום העבודה שלו זה שש שעות ולפעמים יום העבודה שלו זה 12 שעות. אני רוצה להגיד שזה משהו שמאפיין את כל רופאי הנשים בהתיישבות יש לנו רופאי אולטרסאונד מומחים שגם נשארים עד מאוחר לבדיקות דחופות, יש אותי שהמרפאה שלי בגדול נגמרת בסביבות השעה 14:00. איפה נמצאת המרפאה שלך? אני עושה היריון בסיכון באריאל, מגיעות אפילו נשים מהמרכז. אני יכול להגיד שאליי באריאל הגיעו מבית שאן, הגיעו נשים מראש העין. בראש העין ובטח גם בבקעה קצת קשוח עם שירותי הנשים. נכון, אבל יש לנו עוד רופאים. אני לא הרופא היריון בסיכון היחיד בהתיישבות. יש לנו עוד שני רופאי היריון בסיכון שגם נותנים מענה, יש לנו שני רופאי אולטרסאונד מומחים שעושים סקירות ואת כל מה שצריך במהלך ההיריון ואני חושב באמת, קודם כל אני גם רוצה להגיד שזה באמת קשה. זה לא פשוט בכלל, קשה מאוד להביא רופאים להתיישבות בכלל בכל המקצועות. אתם צריכים להבין שיש סיכון בטחוני, אתם צריכים להבין שיש מרחק שרופאים צריכים לנסוע המון זמן על מנת להגיע לישובים ויש להם המון עבודה ממש מתחת לבית ולכן, אני חושב שבכלל מתוך עשרה רופאים שאני אציע להם לעבוד בהתיישבות אולי אחד יסכים.

אתם צריכים להיות מודעים לזה. מה זאת אומרת, זה מזעזע לשמוע את זה. אישה יכולה לנסוע בכביש כשהיא בהיריון בסיכון והרופא, שמקבל משכורת לא יכול לעשות את זה? אז מה אם הוא לא רוצה? אז אל תקבלו אותו לעבוד גם בתל אביב. אתה רוצה לעבוד בתל אביב תיתן יום אחד בהר ברכה. קודם כל אני מצטער להגיד אבל אתה לא ממציא את הגלגל. הדברים האלה מתנהלים גם עכשיו. אפשר גם להעביר ביקורת לאוכלוסייה, אני יכול להגיד שאני מכיר מספר רופאים באזור שגרים בישובים, שגרים במקומות האלו ועושים 100% משרה בבתי חולים ולא מוכנים לתת יום או מרפאה בקהילה, למרות שהם ואני לא מדבר רק על רפואת נשים, יש ראומטולוגים שגרים בהתיישבות, ברוך ה' ההתיישבות זה מקום עם אוכלוסייה נורא משכילה ויש ביניהם גם רופאים, יש בהם המון צוותים רפואיים ויש גם ביקורת שאתם צריכים טיפה להפנות אליכם, אתם גרים שם למרות שקופות החולים מבקשות מכם לתת יום או חצי יום או מרפאה בישובים איפה שאתם גרים וגם זה אפילו קשה לנו לעשות. פשוט צריך גם את זה על השולחן.

האם יש איזה שהוא תכנון לאיגום משאבים בנושא של בריאות נשים או שירותים אחרים ביהודה ושומרון או באזורים אחרים בארץ שבהם אתם יודעים שקשה, לתת בהם שירותים. אני חושב שהדבר שצריך לשים עליו את הדגש זה בעצם התחרות על המבוטחים, חייבים לשים את זה על השולחן. אם מדברים על איגום משאבים צריך גם לראות את זה בנושא של הקורונה, גם שם יש המון איגום משאבים שאפשר לעשות והמניעה הראשונית של כל קופות החולים להתרחק מכל הסיפור הזה זה בעצם חשש מגניבת מטופלים, או מטופלות במקרה הזה בין קופות החולים. אם רוצים באמת שיהיה איגום משאבים בקופות החולים ובין קופות החולים, לפי דעתי זה החסם הראשון לדעתי

אוקיי, תודה רבה. ממכבי שירותי בריאות מי נמצא איתנו?

שרון. אפשר בבקשה להגיב שנייה למה שהוא אמר?

תיכף, בסדר? כן, בבקשה אנג'לה. שלום לכולם ותודה על הדיון. אני מנהלת את מחוז השרון במכבי. שבתוכו יושב חלק מיהודה ושומרון. כן אבל כל היישובים כמו קרני שומרון, אלפי מנשה, רבבה,

אריאל נמצא במחוז שלי. נכון אבל, את יודעת מה? אנג'לה דקה אני רוצה להגיד. חוץ מאני חושב קופת חולים לאומית, שאולי לאומית לוקחים ממש את מחוז יהודה ושומרון מהאזור למטה של ממש קריית ארבע, הר חברון ועולים איתו עד למעלה, לאזור שלכם לכיוון השרון, שבאמת כל יהודה ושומרון נמצא במחוז אחד ובשאר קופות החולים יהודה ושומרון מחולק למחוזות שונים.

יש קופת חולים שבה אזור יהודה ושומרון מחולק אפילו לארבע עד כמעט חמש מחוזות וזה מקשה על מתן השירות, שהוא שירות שבעצם מסתכל בצורה קצת יותר כוללנית. גם במשרד הבריאות עידית, המחוזות הם לא מחולקים בדיוק ככה. גם שם זה קורה ואת יודעת זה בסוף גיאוגרפי. אנחנו יודעים שהכל מתחיל מהראש אבל אפשר לתקן את זה קצת מלמטה קצת יותר. כן אבל אנחנו, זה לא משנה באיזה מחוז זה יושב. ההסתכלות של מכבי היא הסתכלות לשפר כמה שיותר מענה למבוטחים בכל האזורים, גם באזור השומרון. אני מבקשת להוריד מהשולחן את הנושא כמו ששמעתי שאמרו פוליטי או, זה ממש לא שם. אנחנו במקום לתת רפואה לכל המטופלים ולכל אזרחי מדינת ישראל, כל קופת חולים לפי האזור שלה. הנושא שמעסיק אותי ביום יום זה איך אני משפרת את תחום רפואת הנשים גם בכלל, לא רק באזור השומרון. אנחנו נמצאים במצוקה מאוד מאוד קשה בגיוס רופאים, שחלקם הגדול מעוניינים לעבוד רק בבתי החולים, לא מוכנים לתת שעות לעבודה בקהילה. אנחנו יודעים שיש לנו קופת חולים גדולה שמונה בתוכה 14 בתי חולים שלא מאפשרת לרופאות בהתמחות שלה לעבוד בקופות החולים האחרות בקהילה, זה גם מקשה עלינו מאוד. אז אנחנו צריכים לקחת את כל זה בחשבון. הנושא של היריון בסיכון הוא מאוד קריטי. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל היריון בסיכון יש מעט מאוד רופאים במדינת ישראל שיכולים לעשות אותו, כי זו תת התמחות שלא הרבה רופאים בוחרים בה.

ברגע שמשנים קריטריונים באיגוד לרפואת המיילדות, שינו קריטריונים של מי האישה שצריכה להשתייך לרופא - - - לעומת רופא נשים שטיפל בהן עד לפני שנתיים או שלוש וזה מגדיל בצורה משמעותית את הנשים שחייבו ת את הביקוש לרופא - - -. אנחנו נמצאים כרגע במצב שכל הזמן שולחן העבודה שלי עמוס איך אני מגייסת רופאים ואני רוצה להגיד לך שזה גורם לכך שיש עלייה משמעותית בעלוש של שעה לרופא.

ובסוף זה כסף ציבורי שאני אחראית עליו, אני צריכה. לכן אני חושבת שבדברים האלה אתם אולי צריכים לעשות איגום משאבים, כי אני חושבת שזה לא הגיוני התחרות המטורפת שיש בין קופות החולים לשעת עבודה של רופא. כן אני אתייחס לזה. זה לא קשור לתחרות בין קופות החולים, זה קשור לכך שרוצים לבחור רופאות נשים ולא רופאים כי זאת הבקשה.

אז תיקחו רופאת נשים ותתנו לה לעבוד חמישה ימים בשבוע, כל קופות החולים ביחד. אני רוצה רק להגיד שמכבי מרחיבה כל הזמן שירותים יש לנו שירותים גם של רופאת נשים, גם אולטרסאונד. לא, לא אנג'לה דקה. את רוצה רגע. אני אתייחס לאיגום משאבים, שנייה עידית תני לי רק לסיים. לא בסדר, אני יודעת שיש לכם שירותים ושאתם קופת חולים שמובילה בגיוסים ובקפיטציות, הכל בסדר,

אני רוצה להתייחס רגע למה שאת רוצה. אני גם באופן אישי מבקרת בשומרון כבר מספר פעמים ויש לנו תוכניות גם לפתוח כמה שיותר ברפואה שניונית בכל התחומים. האם יש לכם מרכז בריאות האישה איפה שהוא ביהודה ושומרון? קודם כל אז בואי, לקרוא למרכז בריאות האישה שיש בו רופא, אחות וטכנאי אולטרסאונד,

אבל בסופו של דבר. איפה יש לכם אנג'לה? תקשיבי רופאת נשים באריאל, כוללת אולטרסאונד ואחות לבדיקות, זה מרכז בריאות האישה וזה בדיוק אותו הדבר. ויש שם מעקב זקיקים? ברור, בטח. יש שם מעקב זקיקים, יש שש שעות שבועיות.

זה שזה לא בתדירות שהיינו רוצים, אבל זה גם עניין של טכנאים שמסוגלים לעשות את זה. זה לא הכסף, אני בהחלט רוצה שיהיה לי שם שירות כל יום.

מכבי ודווקא מכבי, יודעת לתת שירותים כמעט בכל אזור בארץ,

דיברנו על מודיעין. כמה מרכזים יש? יש לך מרכז לבריאות האישה במודיעין עילית?

יש לך מרכז בריאות האישה בעמנואל? לא יודעת להגיד לך, לא עמנואל אין לנו. באפרת. אבל אין גם, אבל אין מרכז בריאות האישה גם בהרבה ערים במרכז הארץ. אני לא אומרת. אני מנסה להסביר כאן רגע אנג'לה, את לא צריכה להיות במגננה זה בסדר. אנחנו כאן כדי לנסות ולשפר את השירותים. אני מנסה להסביר גם לקופות החולים ולומר להן שאריאל היא עיר ואם בישראל, עם 20,000 תושבים, חוץ מאריאל מסביב לאריאל יושבים הרבה ישובים של ההתיישבות שבאים ומקבלים שירותים באריאל. פתיחת מרכז בריאות האישה באריאל או ביישוב אחד בהתיישבות. נגיד רבבה, נגיד לשם, נגיד תיקחי היום את עופרה או בית אל, יהווה נקודה מרכזית. עכשיו לא צריך לפתוח שם חמישה ימים בשבוע על ההתחלה, אפשר לפתוח פחות ולבדוק ובהתאם לשירותים. מבחינתי מרכז לבריאות האישה זה שיש רופא נשים, אולטרסאונד ומעבדה ובכל היישובים שציינת יש לנו שירותים של רופאת נשים,

מעבדה ואחות, יש וזה קיים. אתם מדברים על רפואה דחופה בתחום רפואה הנשים ובמדינת ישראל מוקדים ספורים,

יש לנו מרכז בריאות האישה ברעננה. אנחנו לא מדברים רק על רפואה דחופה אנג'לה. אנחנו לא מדברים רק על זה. אני שמעתי פה בדיון שאלות על למה אין מוקד קדמי,

לא זה בסדר אבל אנחנו לא דיברנו רק על זה. אז יש לנו גם באריאל,

גם ברבבה, גם באלפי מנשה, גם בקרני שומרון. יש לנו אולטרסאונד בכל

פעמיים בשבוע בשעות מצומצמות אין מרכז לבריאות האישה, לא נאמר שמתוכנן. זה לא מרכז בריאות האישה אני שוב אומרת, יש לנו שם רופא נשים, אולטרסאונד ואחות במעבדה. פעמיים בשבוע באריאל, פעם בשבוע בלשם, פעם בשבועיים ברבבה, פעם בשבוע באלפי מנשה.

ומעקב זקיקים?

הלוואי וזה לא היה, הלוואי ויכולתי לתת יותר. מעקב זקיקים יש לנו באריאל בלבד פעמיים בשבוע.

אוקיי, רגע שנייה. חברים, אני רוצה לומר משהו ולשים את זה על השולחן. קופות החולים הן שותפים והם חברים פה בוועדה, אנחנו לא תוקפים אותן, אנחנו באמת באים מתוך שיח שהוא שיח מכבד. אנג'לה, אם יש איזו שהיא תחושה שאנחנו באים ו.. את לא צריכה להיות במגננה. אנחנו רוצים לבוא כדי לשפר את השירותים. זה בסדר, יש מקומות שלקופות רווחי יותר, יש מקומות שבהם לקופות פחות רווחי ויש גם את העניין של עלות הרופאים שהיא בהחלט מרקיעה שחקים ובתחרות בין קופות, אז כל קופת חולים רבה על הרופאים ומעלה את השכר וזה בהחלט מאוד מאוד קשה. זה מייצר קושי במקום בו חוסר, אז יש עליו גם "ריב" יחסית,

תחרות מאוד גדולה ואז באמת, השכר לשעה עולה וצריך לומר את האמת, זה באמת לא פשוט אם צריך לעבור מיישוב ליישוב, לכן הצענו גם לנסות לעשות איגום משאבים פרטני במקצועות מסוימים בין קופות מסוימות. גם אמרנו "בואו, אל תחברו כולם ביחד, תתחברו לפי מה שנוח לכם ואיך שנוח לכם." בקפ זה הסתדר כאן יפה עם קופות קטנות שידעו לייצר שותפות כדי לייצר איזו שהיא תחרות. כן חבר הכנסת משה אבוטבול .

אני רגע אולי לפני שאני מדבר בוודאי קדמו לי פה אחרים ואני אשמח שגם הם ידברו. אבל הייתי רוצה שבגלל שבאמת העלית פה סוגייה מאוד חשובה והיא גם דיברה, לבקש ממי שבקש ממני להיכנס לתוך התמונה אחיה, שאם הוא יכול להגיב לדברים הספציפיים שלה.

יש לו נתונים גם כתושב המקום, גם בתור כסטודנט וגם כאחד שרוצה כמו כולנו שיהיה טוב לעם ישראל, אז אחיה אולי ברשותך.

אנחנו קודם כל אתה מגיע בשעה 10:22 כשהתחלנו את הדיון בשעה 9:00 בבוקר. לא הוא רוצה לדבר על מה שהיא אמרה. לא אני רק רוצה להגיב ספציפית. אז שנייה, תיכף. אני רוצה גם כן להגיד כמה מילים, בסדר? אז אני אדבר אחרייך. רגע שנייה, שנייה. אנג'לה את סיימת או שאת רוצה להוסיף עוד משהו? לא אני רציתי רק להוסיף נקודה אחת, לגבי איגום המשאבים. אני רוצה פשוט לספר לכם שהתחרות בין קופות החולים היא זאת שהובילה לשיפור השירות בכל האזורים המרוחקים ובגיאוגרפיה המרוחקת ותקשיבו לי שאני אומרת שאם ברגע שיהיה מצב שבו בעצם אנחנו נוותר על התחרות, אז גם אנחנו נוותר על שיפור השירות שם.

אבל בינתיים יש תחרות והשירות לא משתפר,

יש בשער בנימים מרכז מהמם, למה לא פותחים שם מרכז בריאות האישה? נקודה נוספת, אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים לטווח הארוך, שכל קופות החולים אמרו את זה. חייבים לתת תמריצים למי שהולך ולומד תחומים של הרפואה, בכל תחום שבאמת נדרש בפריפריה חייבים לתת תמריצים ולתת תמריצי פריפריה לרופאים שרוצים לעבוד. אני רק אומר שהשומרון הוא לא פריפריה, הוא מרכז הארץ. דרך אגב, יש בית ספר לרפואה באוניברסיטת אריאל.

תראי אני אגיד לך מה אנג'לה, אני ישבתי באוניברסיטת אריאל ודווקא הצעתי להם את הדבר הזה ותדעו לכם קופות החולים, שבסוף מי שיקח את זה, יקח את זה מקום שהוא אוניברסיטה ופרטי וחבל. קופות החולים יפסידו כאן ויפסידו כאן הרבה כי נפתח שם גם ככה מרכז רפואי גדול והם עושים שם איגום משאבים ושירותים כרב בעצמם, עם mri ועם דברים שהולכים להכניס לשם ובאמת, הם הולכים לבנות שם מפלצת. אני חושבת שיש בשער בנימין אזור חדש וגדול שנפתח. אני יודעת שכשאני הייתי בקופות החולים ואני לא אגיד באיזו מהן, אנחנו רבנו שם על האזור ועל מי יפתח שם ובסוף אף אחד לא פתח. אמרת את זה עידית. אמרת את זה כמה פעמים.

אבל הייתי גם בלאומית והייתי גם בכללית, אני עבדתי גם איתכם ודווקא זו לא אף אחת מקופות החולים שעבדתי בהן. אבל אני חושבת שבאמת אין סיבה ששער בנימין לדוגמא, שלא יהיה שם מרכז לבריאות האישה שינקז אליו את כל יושב ראש, לפחות את כל האזור הזה ויתן מענה. זה אגב, יכול להיות גם רק מרכז אחד שנותן מענה לכל קופות החולים, עם רופאים של קופות החולים שאתם מביאים לשם. אז יכולים למצוא פתרון עידית, שגוף שהוא ניטרלי ופונים אליו לשירותים הללו לקוחות כל קופות החולים. זה בסדר גמור וזה הרבה יותר נכון לעשות את זה ואז אין פה תחרות ואין פה כלום. אבל אני חושבת שגם אתם צריכים בתור קופות, לבנות את הפורמט הזה. זה הרבה יותר מורכב בעיני, אני חושבת שהרבה יותר פשוט שגוף פרטי שרוצה להקים שם שירותים אני בהחלט אשמח לקנות ממנו שירותים. אם הוא מצליח לגייס רפואת נשים ומקצועות שלי קשה לגייס אני אשמח שהוא יפתח כזה שירות ואני אקנה ממנו שירות, בשמחה.

אני חושבת שאופן אישי שעוד השנה חייב להיפתח מרכז לבריאות האישה בשומרון, זו עמדתי. אני חושבת שזו אמירה מאוד משמעותית, מאוד חשובה ואני חושבת שקופת החולים שתעשה זאת, או קופות שיעשו איגום משאבים ביחד ויעשו זאת, באמת יזכו בכבוד ויקר. אגב לא רק בגלל שזה יהודה ושומרון, יש עוד הרבה אזורים בארץ שזה צריך להיעשות בהם ואנחנו נטפל גם בהם ואני אדחוף ואנסה לקדם מול המנכ"לים שלכן את הפעילות הזו. אני כן, אז קודם כל תודה. אני לא הייתי פה בתחילת הדיון כי איחרתי קמעה, אז אני לא יודעת אם כבר פתחתם אבל אני רוצה לומר, קודם כל אני רוצה לומר תודה גדולה. היום הוא יום הרופא הישראלי.

אז זהו, לא הייתי. פה אז אני חייבת גם אני לומר תודה ענקים למערך הרפואה ובוודאי לרופאים שעושים עבודת קודם ונמצאים שם בשוחות עבור כולנו, במיוחד בתקופת הקורונה אבל גם לפני הקורונה ואני מניחה שגם אחרי הקורונה, לומדים קשה ועובדים קשה, אז קודם כל זה. הדבר השני שרציתי לומר זה שכולנו מכירים את חוק ביטוח הבריאות הממלכתי, אנחנו יודעים שהדבר הבסיסי ביותר בתוך החוק הזה הוא שלכל מבוטח מגיעים שירותי בריאות נגישים, מקצועיים, בזמן סביר ובמרחק סביר מהבית, זה משהו אלמנטרי וברור שמחוקק בחוק במדינת ישראל וצריך לקיים אותו. אני מבינה שיש אתגרים, אבל כפי שאני מכירה את המצב זה לא, כל מי שגר ביהודה ושומרון לא זוכה לדבר הזה והחוק הזה פחות חל עליו ולצערי צריך לשפר אותו. אני שומעת פה ואני מכירה את זה גם בפסיכיאטריה שיש מחסור רב ברופאים שמתעסקים בתחום של גניקולוגיה ואני קוראת מפה למשרד האוצר ולמשרד הבריאות ולחברת הכנסת יושבת ראש הוועדה, באמת להכניס מקצועות. יש כזה דבר שנקרא "מקצועות במצוקה", זה לא אני המצאתי, זה נמצא פה בתוך המערכת אז שישבו על המדוכה ויחליטו באיזה מקצועות חסרים שם רופאים ויכניסו אותם לתוך ההגדרה של רפואה במצוקה ובאמצעות הדבר הזה יתנו תמריצים על מנת לעודד רופאים וסטודנטים ללכת וללמוד את המקצועות הללו כמו שהוזכר פה על ידי אי אילו אנשים, בין אם זה במענקים, בין אם זה בתמריצים ללכת ולעשות התמחויות ספציפיות. זה בידינו, אנחנו לא יכולים את הכל לגלגל על קופות החולים והכל לגלגל על התושבים. אנחנו בידינו כבית מחוקקים וכממשלה לעשות את הדבר הזה ולהכניס מקצועות כל כך מבוקשים ומצד שני הם מבוקשים מבחינת הציבור שצריך לקבל שירותים בו והחוסר הענק ברופאים וצוותים שיעשו את העבודה הזו. אז באמת, אלו שלושת הנקודות שרציתי לומר. דבר שני על זכויות כל כך אלמנטריות שנשללות בכלל מתושבי יהודה ושומרון ובפרט נשים שצריכות את הדבר הזה, זה לא קשור בכלל לביטחון ובוודאי שזה מתווסף, אבל זה לא קשור לזה שקשה לנסוע בדרכים אלא שלא צריך לנסוע בדרכים, מגיע להם את הדבר הזה אלמנטרית וכמובן שאלו מקצועות במצוקה.

אוקיי, תודה רבה. טטיאנה? טטיאנה תדבר ואז נעבור אליך. תודה רבה גברתי יושבת הראש. אני מתנצלת אני חייבת לטוס לדיון אחר.

קודם כל ברכות לכל הרופאים והרופאות ביום המיוחד הזה שאנחנו מציינים היום, יום הרופא והרופאה הישראלית. אני באמת מצדיעה לכל רופאות ורופאי ישראל ומודה על העשייה האדירה שלהם שהם עושים למען הבריאות שלנו. הבעיה העיקרית שלנו היא מחסור בכוח אדם רפואי. זה עניין שחוזר על עצמו בכל דיון ואני רוצה לשים את תשומת ליבכם בכך שלא פעם הוגשה על שולחנה של הכנסת הצעת חוק על הגדרת אילת כאזור יוחד.

אותה הבעיה שבה אנחנו דנים כעת ישנה גם שם ויש שם מחסור ברפואה יועצת והצעת החוק מציעה להגדיר אותה כאזור מיוחד על מנת להנגיש את שירותי הרפואה היועצת לתושבי כל האזור ואשר מבוטחים בכל קופות החולים ואני מציעה לעשות רפורמה לאומית במערכת הבריאות בישראל ולפתוח את אזורי הבחירה הרפואה היועצת בכלל, מה זאת אומרת? זה אומר שכל קופות החולים וכל קופת חולים בעצמה תישא את האחריות על הרפואה הראשונית מעבדות ושירותים בסיסיים והרפואה היועצת תהיה פתוחה למבוטחי כל קופות החולים ואני רוצה לבקש, גברתי יושבת הראש עידית חברת הכנסת היקרה ושותפה שמובילה את תחום השינויים בבריאות שלנו, אני כיושבת הראש של השדולה לצמצום הפערים בבריאות מבקשת לקיים דיון מיוחד בוועדת הבריאות בנושא הרפורמה שאני מציעה

בנושא פתיחת אזורי בחירה ושהרפואה היועצת תיתן שירות לכלל האזרחים המבוטחים בכל קופות החולים,

בבקשה, חבר הכנסת משה אבוטבול.

אני גם מצטרף לברכות של יום הרופא ואני חושב שבאמת, לרופאים שלנו בכלל, בארץ ובעולם יש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב. חז"ל אמרו "..על הפסוק ורפוא יירפא מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות.." כלומר הרופא, חלק מהתפקיד שלו זה לרפות את זה ובאמת, אני לא אשכח את הדו שיח של החפץ חיים עליו השלום שפגש את הרוקח בעיירה ודיבר איתו על השבח הגדול,

גורם להרבה אנשים לחיות יותר, להיות טובים יותר ומוצלחים יותר מבחינה בריאותית והוא שיבח את אותו הרופא שבכלל לא היה קשור לתורה ומצוות, אבל זה נתן לאותו הרוקח הרבה כוחות ואנרגיות להמשיך לעשות את עבודתו נאמנה. אני דווקא מכאן קורא נאמנה לכל האנשים שצופים בנו, זה הזמן לכל אלה שעדיין לא התחסנו להישמע למה שהרופאים וגדולי ישראל אומרים וללכת להתחסן. אם זה נושא של מבוגרים וגם ילדים וכל הדברים האלה, להישמע, ברפו יירפא ואם הרבנים אומרים שצריכים להישמע אז זה חשוב מאוד על מנת למגר את המגיפה. לעצם העניין, אני באמת מגיע לכאן גם בעקבות אחיה שפנה אליי ועוד אנשים שפנו ואני חושב שבסך הכל הכללי היום אנחנו יודעים שיהודה ושומרון זה חלק אינטגראלי ממדינת ישראל. אסור שאנחנו נחשוב לרגע, כן? שיש הבדל בין מקום זה למקום אחר. כבר הקימו אוניברסיטה שם ואנחנו יודעים כמה נאבקים שלא ישללו ממנה כל מיני דברים ופריווילגיות שנותנים לאחרים בעקבות הנושא הזה. עכשיו, עולם הרפואה ברוך ה' מפותח. קופות החולים עושות עבודה טובה ואני כראש עיריית בית שמש היה לי קשר נפלא עם כל המנכ"לים של קופות החולים ואפשר לומר שכל חודש הייתי פותח סניף נוסף בשכונה אחרת והם אנשים טובים ונפלאים והם עשו הרבה דברים טובים, כולל גם מוקדי שב"א וכל מיני דברים שבאמת הם באו לקראת. מה עם מה שקורה ביהודה ושומרון? אז זו השאלה, כאן השאלה הניצבת.

אותם מנכ"לים שאני ידיד נפש שלכם, אני מתפלא עליכם. זה דבר כל כך חשוב ואתם חייבים לשבת כמו

הרי בכל שכונה שמתפתחת בבית שמש, גבעה זאת, אין שום בעיה באים ומפתחים שירותים וזו באמת אפילו מלחמה של קופות החולים על השטחים שם. אני בטוח שבישיבה משותפת, כמו שהם רצו לעשות אצלי "שירות לילה", הושבתי אותם יחד, ישבנו יחד ועשינו דברים ואז כל הלילה היה פתוח לאנשים.

שירות שבת ויש כל כך הרבה דברים שאפשר ולא רק הסיסמא והסמל. יש דברים שמאחדים יחד כדי למגר בעיה מסוימת. אני רק רוצה לבוא ולומר ודווקא עכשיו, בפרשיות השבוע הללו שאנחנו קוראים על המיילדות העבריות.

כמה באמת הן נאבקו על כל ילד וילד שפרעה רצה ללכת ולהטביע אותם במים. אנחנו יודעים מה ערכו של כל ילד יהודי וכמה באמת חשוב, מעבר לנושא הזה של פוריות, שזה דבר חשוב. אנחנו נמצאים בעם כזה שלצערנו ואני אומר את זה בדמע, באמת בדמע, יש לנו מצד אחד בעיה קשה מאוד של התבוללות, בעיקר בארצות הברית ובכל המקומות האלה, שם אנחנו מאבדים המון המון יהודים שמתבוללים לצערנו מכל מיני רפורמים ואחרים, קונסרבטיביים, שמאפשרים להם להתחתן גם עם גויים וכולי. אז בוא לפחות, בוא ניתן מענה לזה בצורה כזאתי שיהיו עוד ילדים לאלה שלצערנו עוד לא זכו לפרי בטן. אז אני חושב שאת, כיושבת ראש הוועדה וגם כיושבת ראש הקואליציה חייבת לעשות כל מאמץ בנושא הזה, לקדם את הנושא הזה, אני מציע לך סתם כהצעה שבכל אופן הייתי גם בוועדת הבריאות בקדנציות הקודמות שלי, אפילו להושיב יחד פה את כל ראשי קופות החולים ולכפות עליהם פתרון, לפחות לגבי יהודה ושומרון ולך אני אומר את זה.

אני בטוח שכל אותם הילדים שיולדו בעזרת השם, יהיו חייבים לנו תודה עמוקה ולך באופן אישי, חכי לצערי חלק מהקשיים של אותן הנשים ואני לא אישה, אבל אני יודע בדיוק ממה שאשתי מספרת לי מפעם לפעם, כל מיני קשיים שיש אצל אחרים כי גם היא מעורבת בחברה ובעיר שלנו בית שמש, חלק מאותם דברים שהן לא עושות אותם זה רק בגלל הקשיים לנסוע מעיר לעיר, כל המאמצים מסביב, הן אומרות "..די אין לנו כוח..", הן מתייאשות וכולי. אבל אם ניתן להן זמינות קרוב לבית וכל מיני דברים שיוכלו כמו שאומרים לתת להן תמריץ על מנת ללכת ולעשות את אותם הדברים, שבסך הכל מה זה? זה פוריות, זה העם היהודי שלנו, אני בטוח שיזכרו לטובה את אותה קופת חולים שתעשה את זה ובפרט אם הן יהיו כולן יחד ויבינו כל האזרחים יחד שבאמת, קופות החולים בישראל חושבות על האזרח ועל התושב ולא רק על עצמן ועל כל הקפיטציות והדברים האלה.

אני בטוח שבעזרת השם שיושבת הראש של הוועדה. אגב, אני גם אמרתי לדעתי זה יעזור גם בקפיטציות. אני חושבת שהיום. בוודאי שזה יעזור, את יודעת. היום קופת חולים שתבוא ותשקיע. מי שיבוא הראשון הוא זה שיקצור את הפירות ולך אני אומר את זה, אני מציע בתור אחד שבאמת חושב ושרוצה להצליח, את חייבת עוד כמה שבועות או מתי שתחליטי, לקבוע דיון נוסף בנושא על מנת לראות אם זה נפתר או לא נפתר. כי לפעמים אומרים "כן,

כן.." ומדלגים עלינו ועוברים לבעיות אחרות ואני מאוד מודה לכם, לכולם וגם לך אחיה, שאתה באמת עוררת אותי גם כסטודנט וגם כעיתונאי בנושא הזה. אני בטוח שיבוא הרגע שגם תזכו לחגוג בן זכר ואנחנו נשמח להגיע לשם.

תודה, ישר כוח. אני רוצה לעבור לרווית זגירי מנהלת מחלקת בריאות במועצה האזורית שומרון, היא מהר ברכה. רווית אני בטוחה שאת, ששומעת, מרגישה באמת אני רוצה לומר, אנחנו לא הגענו לאזורים של הר ברכה,

שלב קיצור שבי שומרון, שזה תא שטח נוסף בתוך יהודה ושומרון שלא מקבל שירותים מספקים בתום בריאות האישה, בבקשה רווית.

אז ראשית באמת שלום לכולם. אז אני אמנם שנתיים בתפקיד, אבל אחד הדברים שבאמת עולה כל הזמן בשטח זה עניין הריאות האישה. אני רוצה לשתף אתכם בשתי נקודות.

דבר ראשון, אנחנו כמועצה כבר יצאנו והקמנו צוות להקמה של מרכז בריאות האישה, פנינו לגוף של מעייני הישועה, על מנת שיקח על עצמו לפתוח גוף תחתיו, שכל קופות החולים יוכלו לקבל ולקנות שם שירותים עבור המטופלים, היינו איתם בקשר, נפגשנו. זה מתקדם? לא הצלחנו לקדם את זה. אנחנו חייבים פה את עזרתן של קופות החולים, כי בלי קופות החולים אנחנו לא יכולים להקים דבר כזה. במידה ותהיה היענות מכל קופות החולים, אני רואה חזון שבאמת, אנחנו דיברנו על אזור ברקן, שזה אזור כביש חמש וככה זה גם קרוב לרופאים יותר להגיע ולא צריך להיכנס ממש עמוק כמו במקרה של גב ההר. זה יכול לתת מענה רחב לכל האזורים ואפילו אני אגיד את זה בפה מלא, שאני מאמינה שהמרכז הזה טוב עד כדי כך שאפילו מאזור המרכז יגיעו אלינו על מנת לקבל את כל השירותים. אני בטוחה.

בית חולים שיקח את זה, כמו מעייני הישועה, כמו שניידר, כמו בילינסון ויחליט להרים שירות כזה ולתת מענה לכל קופות החולים. אני אישית חושבת שקופת החולים יכולה לקחת את זה ואני חושבת שאם קופת חולים מחפשת לגייס מבוטחים בצורה טובה של איכות רפאית של שירותי בריאות, אז זה בדרך הזו.

אז אולי ננסה לעזור דרך המקומות האחרים. אז מעייני הישועה באמת, מבחינת הצוות וכוח האדם והמקצועיות בתחום האישה הם באמת מובילים פה באזור. גם להם דרך אגב יש אינטרס מאוד גדול לפגוש את הלקוחות ושבסופו של דבר הלקוחות. יבואו ללדת

בדיוק, הן יבואו ללדת שם. יש פה מערך מאוד גדול שאנחנו ניסינו. זה לא הצליח להתקדם ואני לא יודעת איפה זה נתקע. אנחנו על זה, הקורונה קצת עצרה אותנו, אבל אין לי ספק שאם באמת גוף או פרטי או גוף כמו מעייני הישועה, שערי צדק או כל בית חולים אחר ייקח את זה על עצמו, אפשר יהיה להפיק פה המון דברים שיתנו פערים בהמון דברים, כמו מוקד לילה,

מענה של מוניטור עוברי, היריון בסיכון, טיפולי פוריות והכל תחת בית אחד שיתן את השירות. אני אתייחס גם לנקודה של התחרות

אני חושבת שאני מבינה את הנקודה של התחרות בין קופות החולים. אבל באמת, יש הרבה תחומים אחרים חוץ ממרכז לבריאות האישה שאפשר להגדיל בו את השירות ולקנות את המטופלים דרכו, כמו לדוגמא תחום התפתחות הילד, נוירולוג,

כל קופת חולים שתשקיע את המאמצים שלה, ברגע שלקחנו לכם את המאמצים של מרכז לבריאות האישה יהיה לכם את הזמן לבוא ולפתח הרבה תחומים אחרים בתוך קופת החולים עצמה, שגם הם לא פחות חשובים למטופלים, לקבע אותם באזור יהודה ושומרון, עם מספר תורים גבוהה ועם אנשים מקצועיים. תנסו לכוון לשם את מקום התחרות ואנחנו נרוויח מזה פעמיים. אנחנו נרוויח שגם תחומים אחרים יתחזקו באזור השומרון וגם יהיה לנו מרכז גדול של בריאות האישה. עוד נקודה שאני רוצה באמת להוסיף ושהמועצה באמת לקחה על עצמה וזו הנקודה שאת הזכרת, שאני מאזור הר ברכה, שזה אזור גב ההר. בשביל לעבור לאזור אריאל או לכל מקום אחר מהבית שלנו, אנחנו צריכים לעבור דרך הרבה כפרים ערביים אם אתם מכירים את חווארה.

כמנהלת מחלקת בריאות יצרתי קשר עם כל קופות החולים אגב, אנחנו הכשרנו חדר לרפואת נשים במנהלת גב ההר, שהוא כולל אולטרסאונד, הוא כולל מיטה גניקולוגית, הוא כולל כל מה שרופא צריך על מנת לבוא ולפתוח קליניקה פרטית עבור המטופלים שלו. אחד הקשיים הגדולים של הרופאים, שבאמת מעוניינים אנחנו דיברנו פה על רופאים שלא מעוניינים ושלא רוצים להגיע, אז אני אומרת לכם שיש רופאים שמעוניינים לבוא, אבל אחד הדברים שמקשים עליהם זה כל נושא ההחזרים וכל נושא ההסדרים מול קופות החולים. יש לי את ד"ר הילה הוכלר, שנכנסת בעזרת השם לתת שירות פה. אני הייתי מאוד מאוד רוצה שקופות החולים יקלו עלינו בנושא של ההחזרים. כבר יש פה רופאה שמוכנה כבר להגיע לעבוד, יש לה פה אולטרסאונד,

יש פה ביטוח ויש פה הכל. רווית אני רק אגיד שאני עכשיו נמצאת בהתכתבות מול מנכ"ל בית חולים מעייני הישועה, מר שלמה רוטשילד, שאומר שהוא התחיל מולכם איזה שהוא תהליך באמת. שאלתי אותו אם אני יכולה לסייע והוא אומר שבשמחה. אז אם קופות החולים השונות לא ירצו משהו כזה, את יודעת להיכנס לזה או לפתוח, אז יש גם את האופציה הזאתי. בסופו של דבר צריך לזכור שמי שנותן את השירות ומי שנותן מענה, אם זה רצף טיפולי של נשים שנמצאות בהיריון, היריון בסיכון ובתחום של בריאות האישה ויגיעו בסוף ללדת גם בבית החולים יש כאן רווח גדול מאוד לבית החולים. אז בשמחה, אני אשמח גם לעמוד מול קופות החולים וגם מולם על מנת לנסות ולסייע לכם. אני חושבת שאנחנו נתאם פגישה ביחד, הצוות שלי כאן. מעולה. רק מאוד חשוב לי את נושא ההסדרים לקופות החולים, אנחנו נתקלים בזה בכל תחום שהוא שאנחנו רוצים לקדם באזורים האלה. אני אומרת בואו, תפתחו קצת את הנהלים הנוקשים שלכם. אם זה אזור מיוחד אז תנו לנו. אנחנו עושים את העבודה עבורכם ומביאים לפה את השירות, תנו להם החזרים לתושבים כדי לקנות את השירות הזה. זה לא הגיוני שכשאת מביאה לפה ד"ר שמוכנה לתת פה שעות אני מקבלת כאלה תשובות מקופות החולים "..אנחנו עובדים רק עם האנשים שנמצאים ברשימה שלנו.." הרופאה חייבת להיות מנהלת מחלקה. יש פה רופאים טובים שאתם יכולים באמת לבדוק אותם והכל, רופאים טובים שמוכנים לבוא לכאן ואחד הדברים שעוצרים אותם זה ההסדרים. כי בסופו של דבר, הם רופאים פרטיים שמוכנים לבוא בשביל איזה שהוא סכום מסוים וקופות החולים, על מנת שהמטופלים יבואו ויקבלו פה את השירות צריכים לעזור למטופל לקבל את זה במחיר הנכון והטוב עבורו. אם אני לא טועה קופת חולים מאוחדת חתמה לאחרונה הסכם עם בית החולים מעייני הישוע, שלפיו לא צריך לרוב הטיפולים טופס 17. אז אולי זה יכול לעזור. כן אבל אז אנשים צריכים לנסוע למעייני הישועה ואין שם. אבל אין שם שלוחה? לא, לכן אמרתי שאנחנו רוצים לפתוח שלוחה שם. בסדר, תודה רבה רווית ותודה רבה לך על העבודה הברוכה שאת עושה. מי עוד יש לנו שלא עלה? אה, משרד הבריאות, בבקשה. עידית אני יכול להתייחס לקופת החולים מכבי רק? אז עוד מעט, אני מתנצלת. כן, משרד הבריאות, מי נמצא איתנו פה ממשרד הבריאות ועולה? רויטל או דינה? דינה צ'רנו, מנהלת תחום בכירה משרד הבריאות. תודה רבה. אני מברכת כמובן ליום הרופא, מי כמונו מכירים את עבודת הקודש שהם עושים. אמרו פה דברים חשובים מאוד מכל הכיוונים. אני רוצה כמובן לא להאריך, אלא לקצר כמה שניתן. חשוב מאוד לראות את כל העבודה שקופות החולים עושות, פתיחת המרכזים, הגיוס של הרופאים, המאמצים שנעשים. אנחנו מכירים את מצוקת הרופאים בכל התחומים, מצוקה שבכלל היא בכלל המקצועות בתחום הרפואה. אני רוצה להגיד שמבחינתנו אין הבדל. אין הבדל בין מבוטח או מבוטחת, במקרה הזה זה בעיקר מבוטחות שגרה ביהודה ושומרון, רמת הגולן, הערב, זה באמת לא משנה איפה, שירותים צריכים להינתן בזמן סביר ובמרחק סביר ובהתאם כמובן להיקף המבוטחים. וכמויות כוח האדם שהקופה נושאת. איזו אכיפה יש למשרד הבריאות בנושא הזה? משרד הבריאות, במקרים שמובאים לפתחו, שוב אם אלו מקרים פרטניים שנפתחת קבילה אז נציבות הקבילות בודקת ומחייבת את הקופה על פי הקבילה שהיא בודקת. במקרים שהם רוחביים, שאנחנו עושים את הטיפול בפנייה. כן אבל בואי נתייחס רגע ליהודה ושומרון, אתם קיבלתם פניות בעניין אני מאמינה. מה אתם עושים במקרה של פניה ביהודה ושומרון?

האמת היא שאנחנו לא קיבלנו הרבה פניות, קיבלנו רק את הפניה כאן דרככם. יחסית, שוב אני לא אומרת שצריך לקום ולפנות כי זה הפתרון. אני אעביר לכם את הפניות. פנו אליכם כבר בשנת 2016 מעמותת אדווה, השר יעקב ליצמן הנחה את קופות החולים. נכון ואנחנו פנינו לקופות החולים והנה, קופות החולים עושות מאמצים ופותחות מרכזים ומגייסות רופאים. מנסים כל הזמן לעשות מאמצים. המצוקה שקיימת היא לא מצוקה רק שם, גם במקומות אחרים, אם כי במקום הזה יכול להיות שהיא גדולה יותר. אבל המצוקה היא לכל המדינה.

יש לנו מצוקת רופאים ואני רוצה לגשת שנייה ולספר /שאנחנו עושים גם כל מיני מאמצים ומחפשים פתרונות להגדלת כמות הרופאים. כמו שדיברו פה מקודם, הבעיה קיימת כרגע והיא רק תגדל. יש לנו מבחן תמיכה שמתמרץ מתמחים בתחומים מסוימים וגם ביילוד וגניקולוגיה שנמצא במבחן התמיכה, יש דגש עם אזורים בפריפריה, אם כי יהודה ושומרון אינה נחשבת לפריפריה כולה, אבל מחוזות שנמצאים בתוך הפריפריה מתוגמלים יותר. אנחנו עושים מאמץ כוללני על מנת להגדיל את כמות השירותים שניתנים ויהודה ושומרון כמובן לא צריכה להיות שונה. אוקיי. אני ניסיתי בתחילת הדיון לעשות כמו שעשו עם הסיבים האופטיים וזה לייצר קרן שמעודדת פריסה גם בגליל המרוחק, גם בערבה, גם בעוטף עזה וגם בישובים ביהודה ושומרון ואותה הצעת חוק שחברת הכנסת טטיאנה מזרסקי דיברה עליו קודם או הצעת החלטה בנוגע לאילת, צריך להחיל אותה לא רק על אילת, כי יש עוד יישובים מרוחקים בקו העימות בגליל ובערבה ובעוטף עזה וגם ביהודה ושומרון.

ברמת הגולן, בקריית שמונה זה אותו הדבר גם שם, אנשים גם מהדרום וגם מהצפון נוסעים למרכז הארץ על מנת לקבל את השירות הזה. כדאי מאוד ללמוד את מה שעשו עם הנושא הזה של הסיבים האופטיים, להבדיל מבריאת

כן, להבדיל ממש. אבל שאלה דינה, האם למשרד הבריאות יש לו איזו שהיא תוכנית לנושא הזה? תוכנית לאיגום משאבים, או תוכנית של

בפיקוח?

השאלה היא מה באמת יצא מאיגום משאבים. אם הכוונה היא להקים פה מרפאה אחת שנותנת שירות לכל תושבות יהודה ושומרון שהן מבוטחות כל קופות החולים, אנחנו כמובן יכולים לברך על זה, אבל אנחנו לא מחייבים את קופות החולים באיזה אופן לתת את השירותים או באיזו דרך ליישם את ההסכמים עם הספקים. התוכניות שקיימות בתוך המערכת הן תוכניות שוב, להעלאת כמויות הצוותים הרפואיים ולהעלאת המתמחים ולהעלאת כוח האדם הרפואי בכל התחומים ובכל הארץ. זה אמור להגדיל גם ביהודה ושומרון וגם באזור רמת הגולן. אוקיי.

אין לכם איזו שהיא תוכנית. זאת אומרת את יודעת היום להגיד מה הנתונים שלך על יהודה ושומרון ומה יש שם ומה אין שם ברמת השירותים? את יודעת שמעקב זקיקים לדוגמא אין ובאריאל יש

אנחנו קיבלנו את הנתונים מקופות החולים ואנחנו יודעים שזה לא זה, שיש מקום לשיפור. אבל שוב, זה לא, כמו ששמעתם פה מפי קופות החולים, זה לא משהו עקרוני, זה משהו שיש. זה לא משנה אבל, גם אם זה לא עקרוני. בסוף אין שם שירותים, בסוף האוכלוסייה היא זו שסובלת. אז השאלה שלי היא האם משרד הבריאות על זה? כי ממה שאני שומעת ממך לא. משרד הבריאות על הגדלת השירותים.

אנחנו לא שמים דגש דווקא על מקום מסוים, אנחנו חושבים שצריך להגדיל את השירותים. ומה אתם עושים כדי להגדיל את השירותים? הרי אין כוח אדם במערכת הבריאות, איך אתם פותרים את האירוע הזה? איך אנחנו מביאים לשם גניקולוגים? האם יש לכם תוכנית תמריצים? האם יש תמריצים לגניקולוגיה ביו"ש? טכנאיות אולטרסאונד, אגב. האם אתם בודקים תקנון מכשירים? האם יש מכשור של אולטרסאונד באזורים מסוימים ויש אזורים אחרים שאין ואיך זה מתחלק? אז כמו שאמרתי, לגבי כוח אדם יש תוכניות ויש תמריצים. מה התמריצים לגבי גניקולוגיה באזורים מרוחקים? יש מבחן תמיכה שמתמרץ את קופות החולים על מתמחים בכל מיני תחומים ויילוד וגניקולוגיה הוא אחד מהם. כמה המבחן תמיכה הזה, מה הסכום שלו? את יודעת לומר לי? אם אני זוכרת נכון זה משהו כמו 70 מיליון ₪,

לכל קופות החולים על רופאים? נכון. ככל ויימצאו תקציבים נוספים אנחנו יכולים כמובן להפנות אותם, אבל הכל תלוי תקציב.

אחיה, רצית לומר משהו. כן. אני רציתי לשאול אותך גברתי. בשנת 2016 עמותת אדווה, העמותה למען מאותגרי הפוריות, אז לא היו בכלל בדיקת - - - באריאל. היא פנתה לשר הבריאות דאז, השר יעקב ליצמן ואתם הנחיתם את קופות החולים לעשות את זה.

אנחנו כבר נמצאים בשנת 2022 והיה שיפור, אני לא אומר שלא, אבל האם משרד הבריאות מקיים איזה שהוא מנגנון בקרה או מעקב על ההחלטה הזו? כי כרגע אין. מה כאילו, איך אתם מקיימים בשטח את מה שאתם מנחים? יש לכם פיקוח על קופות החולים ?

יש לנו פיקוח על קופות החולים. אנחנו פונים אליהן ואנחנו מנחים אותן כיצד הן צריכות לנהוג במקרים בהם יש צורך ואנחנו מטפלים. הייתה פנייה בשנת 2016, אני לא הייתי כאן בשנת 2016, אני יכולה רק להסתכל ולבדוק מה הייתה ההיסטוריה, אבל קופות החולים פועלות כל הזמן על מנת להגיד את השירותים, אנחנו פנינו לקופות החולים, קיבלנו מהן את התשובות ואתם גם שמעתם אותן כאן. זה לא שקופות החולים נחות על השמרים, הן מנסות כל הזמן להגדיל את השירותים. יש מצוקת כוח אדם, אנחנו מצפים שהשירות יינתן בזמן סביר ובמרחק סביר בכל הארץ. יש גם בטכנאיות אולטרסאונד מצוקת כוח אדם? אני פחות מכירה את התחום, אבל אני מניחה שכן. אוקיי, תודה רבה. אני רוצה רגע, מיטל בנשק סמנכ"לית קרן בריאה,

אני מעדיפה לשמוע את הדברים. אוקיי. ד"ר חנה קטן, רופאת נשים, בבקשה. ישר כוח מאוד מאוד גדול עידית, באמת הישיבה הזאת היא ישיבה שהיתה צריכה להיוולד כבר לפני הרבה שנים. זכיתי להיות גם כן חלק מצוות ההקמה של מרכז לבריאות האישה בשומרון, שעליו רווית דיברה ובאמת ישבנו כבר לפני מעל לשנה וחשבנו על כל האפשרויות, האם זה יהיה דרך הקופות, האם להקים משהו ורק אחר כך לגייס את הקופות, את מעייני הישועה וכולי. אני רק רוצה לומר שאני חושבת שאפשר להבין את המציאות, אני לא חושבת שיש טענה לקופות, כי באמת הפיזור הגיאוגרפי של היישובים והריחוק והסיכון הוא באמת מקשה על גיוס כוח אדם. אבל אני רוצה לומר שבאמת, כמו שנאמר כבר, יש לא מעט רופאות ורופאים אידיאליסטיים שמוכנים להגיע. חלק מהם מדברים על מכשור שהוא לחלוטין לא תקין, אם זה האולטרסאונד ואם זה אפילו המרפאות עצמן שהן גם לא מאובזרות, הן גם לא מאפשרות עבודה תקינה וזה דבר שהוא פשוט מאוד לעשות כבר בשלב הראשון ואני חושבת שאפשר אולי אולי זה נשמע קצת הזוי, לנסות לחלק את רפואת הנשים לרפואה מרפאתית מיילדותית ולרפואה מרפאתית גניקולוגית. המיילדותית צריכה הרבה פחות מעקב פיזי, בדרך כלל הרופא כמעט ולא מרים את הראש מהמחשב ואז בשלב הראשון יש יותר עבודה לרופא שהוא איננו רופאה כי יש הרבה רופאים עדיין והדבר השני אפשר לתת את המענה והבדיקות הגניקולוגיות שזה מחייב נגישות פיזית וגם באופן טבעי זה מזמין לבדיקה של רופאה בדרך כלל ולא אצל רופא, אצל חלק מהאוכלוסייה בכל אופן, להשאיר לרופאות הנשים ואז אולי מבחינת היצע וביקוש יותר קל לסדר את העבודה. שוב, זה יכול להישמע קצת הזוי אבל זה חלק מהעניין. אני לא חושבת שיש בעיה לתמרץ אנשים להגיע לגניקולוגיה בהתמחות, כי יש המון ביקוש ואין הרבה היצע של תקנים. אני חושבת שהבעיה זה יותר התקנים ולא כל כך שזו התמחות שלא רוצים להתמחות בה. רפואת העובר ורפואה בסיכון אכן כן זה בגלל הרפואה ה - - -, שהיא מאוד מקשה על רופא להיכנס לתחום הזה. אבל אני כן חושבת שאנשים רוצים להיות גניקולוגים, יש ביקוש ואין היצע של תקנים ואני חושבת שוב, על מנת להקל על חלוקת העבודה ועל הזמינות של הרופאים, אם היה אפשר לעשות את המיילדות או בשלט רחוק וגם על ידי רופא נשים ולא רופאת נשים ואת החלקים של הגניקולוגיה ואולי חלק מהפריון, שהוא דורש טיפול יותר אינטימי, לנסות להקצות לאותן הרופאות מסוימות שתגענה למרפאות. תודה רבה לך עידית, ממש תודה רבה על הזימון שלך לפגישה החשובה הזאת וישר כוח לכל האנשים שהשתתפו פ הובאו על מנת באמת לנסות ולתרום לבריאות הנשים ביהודה ושומרון. אז תודה רבה. אנחנו נסכם ונאמר שבאמת, קודם כל אני מודה לכל מי שהגיע ונמצא כאן ולאחיה שהעלה את הנושא הזה גם על הכתב ופנה אלינו.

כוח אדם במערכת הבריאות זו אחת הבעיות המרכזיות שמערכת הבריאות מתמודדת איתה היום. אנחנו יודעים שנגישות לבריאות זה אחד הכלים המשמעותיים ביותר לצמצום פערים ואי שוויון בבריאות. בכלל, כל אזור יהודה ושומרון, ביחד עם העיר אריאל, שלא זוכה למספיק שירותים ממה שאנחנו ראינו ברישומים, של שירותי בריאות האישה. אנחנו באמת רוצים לפנות מפה למשרד הבריאות ולבקש שהם ייעשו מיפוי מסודר של כלל המשאבים בתחום הזה, של מה מספקת כל קופת חולים ולראות מה ניתן לעשות. כן התבשרנו שברבעון השלישי של השנה ייפתח מרכז לבריאות האישה באריאל, של שירותי בריאות כללית, אז זה מבורך ויפה. האם איגום משאבים רלוונטי ואיך ניתן להיעזר בעניין הזה במשרד הבריאות, אנחנו רוצים לבקש מהם בבקשה שיענו לנו על זה ומה מבחינתם יכולות להיות האופציות בתחום הזה ומשרד הבריאות יעדכן אותנו האם ניתן להקים באמת, בנושא של איגום משאבים, אולי גם של גורמים חיצוניים מבחוץ בתי חולים שיתנו שירותים ובהפניות טופסי 17 וכדומה, ללא קשר באמת לזהות קופת החולים. נאמר כאן גם שבית החולים מעייני הישועה אמרו שהם נמצאים על זה וישמחו לסייע. בהחלט אנחנו רואים באופן שבו מונגשים השירותים לאזורים מרוחקים, מלבד השירותים הדיגיטליים שהם כמובן חשובים, סיוע מאוד משמעותי ובעיקר לאזורים שבהם אנחנו יודעים, כמו יהודה ושומרון שיש בעיה של נסיעה בשעות הלילה המאוחרות כי הכבישים הם לא מספיק נגישים ואין מספיק תאורה, יש גם סיכון נוסף שאנחנו שומעים עליו של יידוי אבנים מפעם לפעם חדשות לבקרים ולכן אנחנו רוצים לקחת גם את גורמי הסיכון הנוספים ולבקש מקופות החולים ואנחנו גם ניפגש איתן, בהמשך למה שאמר חבר הכנסת משה אבוטבול, עם הבכירים של קופות החולים על מנת לראות איך אנחנו מקדמים שירותים בתחום בריאות האישה ביהודה ושומרון. אם גברתי תצרף אותנו לפגישה אנחנו נהיה פנויים לכל דבר שתבקשי. בשמחה. אז תודה רבה לכם המשתתפים, אנחנו נעקוב וניתן בעוד כחודש ימים עדכון על כל מה שאנחנו מקדמים בתחום. תודה רבה, אני נועלת את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 10:58.